הישיבה השבעים-ושלוש של הכנסת העשרים-ושלוש יום רביעי, ו' באלול התש"ף (26 באוגוסט 2020) ירושלים, הכנסת, שעה 11:00 תוכן העניינים שאילתות דחופות 6 66. סקר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לקראת פתיחת שנת הלימודים 6 בועז טופורובסקי (יש

אולי שחבר הכנסת בוסו ייתן דבר תורה עד שהשרה תגיע. אפשר אולי לבדוק אם סגן

אז אולי נקדים את השאילתה של סגן השר,

חלק מהתפקיד שלהם זה לענות. הקשר בין הכנסת לבין המשרד זה דבר לא חריג. על פי רוב חלק מהתפקיד של סגני השר זה לענות על שאילתות, להשתתף בדיונים ולייצג את המשרד בתוך הכנסת. אז ככה שזה לא משהו נגדך ולא משהו נגד הכנסת. הפוך, זה חלק מנוהל עבודה שמקובל

דרך אגב, רשות שלא יכלה לבצע או שקיבלה מימון ממשרד השיכון וביקשה להחליף בין הפרויקטים, אמרו: לא, אנחנו הולכים נורא

את הדברים שאני אומר בתשובה לשאילתה שלך. בסוף שנת 2019 משרד התחבורה עשה איזו עבודה

כולל ראשי רשויות ומוסדות בית

אבל אז מה שקורה, הרי אנחנו יודעים איך הדברים עובדים.

אז זה בדיוק מהדברים שמתמסמסים. ובגלל זה ראינו שרוב הליקויים לא תוקנו ולא

אפשר בשבוע. יש דברים שאפשר,

זה לא אומר שאם לא פתחת את זה, ואני חושב שזה נכון מה שאתה אומר. את זה צריך להאיץ, צריך לראות מה עושים, צריך

אתה באמת מעלה שאלה בנושא שאנחנו עסוקים בו בתקופה האחרונה ימים ולילות ממש. אני יכול להגיד, לילות כימים ממש.

התפיסה הבריאותית והתפיסה של הגורמים המקצועיים במדינת ישראל היא שהתחבורה הציבורית מחוללת הדבקה, והפעלת התחבורה הציבורית היא רק